אני פותחת שוב את הישיבה שלנו שדנה בהצעת החוק לתיקון פקודת העיריות. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אנא נמקי את הרוויזיה שהגשת. אני עדיין מבקשת ממשרד הפנים לשקול לתת הנחות לעסקים, לוותר להם מתשלום אגרת השמירה הזו בזמן הקורונה, להתחשב באזרחים ובמצב הקשה. אני מבקשת שלא יגידו לי שזה כלום כסף. כבר ראינו שזה לא כלום. לפעמים כשאת באה לסופר וחסר לך שקל, לא ימכרו לך לחם. זה פשוט חטא על פשע, במיוחד בתקופה הזו, לחדש את הוראת השעה הזו. גם כך קשה, וזה דחיפה קטנה שיכולה כבר להוביל לנפילה סופית שאין דרך לצאת ממנה. באותה נשימה אני פונה לראשי הרשויות ואומרת להם: יש לכם שיקול דעת פה. עובדה שהרבה רשויות מסתדרות בלי ולא גובות אגרת שמירה ולא מתנהגות בכזו אגרסיביות כלפי האזרחים. תשקלו את זה, אל תטילו את זה. בסוף האזרחים ייתנו את חוות דעתם עליכם בזמן שיהיו בחירות. משרד הפנים, אם ראשי רשויות טובים בגביית אגרת שמירה, בהפעלת כוח חמוש ואתם סומכים עליהם במיליציות המקומיות האלה, באותה נשימה אני מבקשת שתיתנו שיקול דעת להפעיל עסקים בשבת, להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, כי לא יכול להיות שפה אנחנו סומכים עליהם והם מספיק טובים ופה הם לא מי יודע מה טובים.

לפני ההצבעה ייאמר רק לפרוטוקול שאם ראש רשות מבקש להעביר במועצת העיר החלטה לפטור מאגרות שמירה, הסמכות המלאה היא בידו, למרות שזה כנראה יעבור כרגע, וזה לא מונע מראש העיר את הסמכות הזו. כן, אפשר גם לוותר על זה.

וחברי מועצת העיר כמובן. כמובן חברי המועצה, ברוב קולות.

אני מעמידה להצבעה את הרוויזיה שהגישה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. מי בעד הרוויזיה? מי נגד? הצבעה בעד, 1 נגד, 6 נמנעים, אין הרוויזיה לא

אני קובעת כי הצעת החוק התקבלה והיא תועבר לקריאה שנייה ושלישית במליאה. תודה רבה לכם. הישיבה ננעלה בשעה 16:57.